י"ג באדר א' תשפ"ב, השעה 11:05. הדיון שנקיים בשעה וחצי הקרובות יהיה בנושא "אי-ביטחון תזונתי בחברה הערבית". זה דיון יזום שפותח למעשה עוד מספר דיונים שייערכו השבוע, שקשורים לחברה הערבית. הרעיון של הוועדה שאני עומדת בראשה לקיים את הדיונים האלה השבוע, שנוגעים ספציפית לחברה הערבית, נולדו אחרי היום המיוחד שערכנו כאן בכנסת, שעסק באי-ביטחון תזונתי והמאבק בעוני, ובמסגרתו דנו בהיבטים השונים, איך מדינת ישראל, משרדי הממשלה, העמותות, החברות הפרטיות, הרשויות המקומיות איך כולם יכולים לשבת סביב השולחן, לדון ולנסות לטפל בסוגיה הקשה והכואבת הזאת, ובהחלט יש לנו כמדינה אחריות. באותו יום נחשף דוח העוני של "לתת", המצב שם היה עגום. אחרי כשבועיים דוח העוני הרשמי של המוסד לביטוח לאומי. שם אומנם המצב היה נראה מעט יותר טוב, וההסברים היו שבתקופת הקורונה דווקא, בגלל המענקים, זה דווקא עזר וסייע לאנשים שלא להיות מתחת לקו העוני, ובכל זאת דבר אחד הטריד אותי, וכשפגשתי את פתחי אבו יונס באיזה מסדרון פה בכנסת, אמרתי לו: אנחנו צריכים לעשות דיון מיוחד על החברה הערבית ועל אי-הביטחון התזונתי בחברה הערבית, כי כשהסתכלתי על הנתונים שהוצגו לנו משני הדוחות, היה נראה לי שאין התייחסות ספציפית או מעמיקה לגבי המצב בחברה הערבית, ויותר מזה, אין סקרים ומחקרים של השנים האחרונות שמטפלים בזה בצורה יותר ספציפית. ומעבר לכל, המצב שם, אפילו מהגרפים, יש כאן את 2016, שנבדק שיעור המשפחות באי-ביטחון תזונתי, וב-2021. בסך הכול אפשר לראות שבכלל האוכלוסייה ב-2021 יש ירידה מ-18.2% ל-16.2%. אתם יכולים לראות את זה גם בפילוח, בסך הכול יהודים לא חרדים וחרדים יש ירידה, ואנחנו שמחים ומברכים באופן חד חד ערכי על השינויים ועל הירידה באי-הביטחון התזונתי בקרב האוכלוסיות האלה. אבל תשימו לב לעמודות של החברה הערבית, ב-2016 43.3%. כמעט כל ילד או כל אדם שני בחברה הערבית הוא עני, הוא באי-ביטחון תזונתי, והירידה היא בפחות מ-1% מ-2016 עד 2021. כלומר, אין שום טיפול, שום מענה, שום שינוי בכל מה שקשור לאי-ביטחון במגזר הערבי. אני מוכרחה לומר שזה חרה לי, הדהים אותי, ולכן אמרנו שנקיים פה היום את הדיון, נשאל את השאלות, נבין האם מדובר כאן בהפקרה, האם ביד מכוונת, מי האחראי, איפה הכספים, איפה הדברים האלה שקיימים בשטח, למה הגענו למצב הזה, למה אין מחקרים, למה לא בודקים, מי לוקח פה את האחריות כדי שתהיה לנו כאן מדינה אחת לכלל החברות, ולא מדינה ולידה עוד מעין מדינה שבה כולם עניים. הבוקר, אחרי שפנינו כמה פעמים למוסד לביטוח לאומי לקבל נתונים, גילינו בעיתון שהיום יגיעו לכאן הנציגים של המוסד לביטוח לאומי ויציגו לנו את הנתונים האלה, אז אני מניחה שיש נתונים ומאוד חשוב לשמוע, כי אנחנו לא ראינו אותם קודם לכן. יש הרבה שאלות והרבה מוזמנים שהזמנו, אולי חברי הכנסת ירצו לומר כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים.

גם זה דיון מבורך בהמשך לדיונים שהיו הבוקר. כשאתה רואה את השקף שהצגת, גברתי היושבת-ראש, ואתה גם רואה את הנתונים של המחקר שנעשה כאן, אתה שואל את עצמך, האם אנחנו באמת במדינת ישראל בשנת 2022, כשאתה עדיין רואה ילדים שמחכים במזבלה, ממתינים להגעה של משאית האשפה כדי שתשפוך את האשפה, כדי שיוכלו ללקט משם דברי מזון? אנחנו עדיין רואים את זה, אנחנו עדיין רואים ילדים עניים, אנחנו עדיין רואים ילדים שעומדים בצמתים ומסכנים את החיים שלהם כדי לקבל, פעם זה היה כסף, תרומות, היום מבקשים כל דבר, מבקשים סנדוויצ'ים, מבקשים לחמניות וכן הלאה. לך תדע מי שנותן מה הוא שם בפנים. זה מצד אחד. מצד שני חורה לי שיש כל כך הרבה עודפי אוכל בהרבה מאוד ארגונים, בהרבה מאוד מקומות שבסוף הולך לאשפה. יש ארגונים, ארגוני צדקה, שאוספים את האוכל ומחלקים. אם אני מסתכל על הערב רב, אנחנו במדינה מתקדמת, מדינה דמוקרטית. חברים, אנחנו לא סוריה. אני מקבל בזמן האחרון הרבה מאוד סרטונים דווקא מהר הדרוזים בסוריה, ששם יש משבר הומניטרי חריף מאוד, וחלק מהאנשים זועקים אפילו ברשתות החברתיות "געוואלד,

מצד שני השלטון בטוח לא יקבל סיוע הומניטרי מישראל לכיוון סוריה, ולא משנה לאיזה תושבים. אנחנו לא שם, אנחנו לא סוריה. אנחנו מדינה דמוקרטית, מדינת רווחה, מדינה עם מוסד לביטוח לאומי, ואסור לנו בתכלית האיסור שיהיה לנו מצב שילדים עדיין רעבים, במיוחד במגזר הערבי, וזה חורה לי ואסור לנו להגיע לזה. להציג את העובדות זה בסדר, זה קל. מה אפשר לעשות? שוב, מה שנאמר כאן, גוף שמרכז את כל האנשים שיכולים להשפיע, ראשי רשויות, מוסדות רווחה, מנהלי מחלקות רווחה ביישובים, מוסדות ממשלה ואפילו תאגידים, תאגידים כלכליים יש הרבה תאגידים עירוניים כלכליים וחברות כלכליות, שופרסל וכל חברה כלכלית אחרת, לשבת לשולחן אחד ולבנות תוכנית אסטרטגית כדי להעלים את התופעה הזאת מהשורש.

צר לי שאין הרבה חברי כנסת שהגיעו לכאן, לא מהיהודים ולא מהערבים. בסוף תראו איזה נוכחות דלה יש בנושא כאוב כזה וקשה. אני מדבר כחבר כנסת ישראלי שאכפת לו מכל החברה הישראלית, וכחבר כנסת דרוזי, שאכפת לו מהחברה הדרוזית, ואכפת לי מהחברה הערבית, וכולנו בסופו של דבר בני אדם. אני חסיד השוויון. אני חסיד שכולנו נחיה שווה בשווה.

והדת שלו, אין שום בעיה, שישמור על עצמו, אבל כולנו בני אדם. מה ההבדל בין אוסאמה לבין מופיד לאחרים? חד-משמעית. סמי, אם תרצה להגיב - - - אני אשמע קודם. תודה רבה לך. צריך אגב לומר שבתוך החברה והמגזר המופלה הזה, כמו ששמענו, נמצא אפילו תת-מגזר, שהוא עוד יותר מוכה, שבו אי-הביטחון התזונתי הוא ברוב המקרים חמור, שזה הכפרים הלא מוכרים, שבהם אין למשפחות שלמות בכלל גישה לאוכל בכמות ובאיכות מספקת, ובהם המדינה לא רק אילמת, היא פשוט נעדרת. אולי גם על זה נשמע בהמשך.

גברתי היושבת-ראש, שאנחנו לא יודעים מה קורה שם. יושבת כאן נציגת הממ"מ, מרכז המידע והמחקר של הכנסת. בבקשה. שלום לכולם, הגשנו באוגוסט 2021 מסמך בנושא "מערך הביטחון התזונתי בישראלי". הצגנו במסמך הזה נתון לגבי שיעור האי-ביטחון התזונתי בישראל, וזה הנתון של המוסד לביטוח לאומי משנת 2016. הוא היה העדכני ביותר? כן.

למועד הגשת המסמך זה הנתון העדכני ביותר, והנתון הזה אומר ששיעור המשפחות שהיו באי-ביטחון תזונתי בישראל הוא 18%. המסמך שלנו לא עסק באי-ביטחון תזונתי בחברה הערבית, אבל כן יש לנו נתון לגבי שיעור המשפחות המשתתפות במיזם לביטחון תזונתי של משרד הרווחה, והנתון הזה אומר שכ-18% מהמשפחות המשתתפות מתגוררות ביישובים הערביים. במהלך כתיבת המסמך כן הועלה בפנינו שיש מספר קטן של עמותות שמסייעות במזון

וגם כי יש קושי לאותן עמותות בחברה הערבית לגשת למבחני התמיכות של משרד הרווחה. כלומר, בכלל מיצוי הזכויות. ההנגשה עצמה לקבל את הזכות, לקבל את ההכרה, כבר זה חסם ראשון שצריך לתת עליו את הדעת. החסם, כפי שהועלה בפנינו זה קשיים ביורוקרטיים.

רבה לך. אנחנו עוברים למוסד לביטוח לאומי. בבקשה, ד"ר מירי אנדבלד. גברתי היושבת-ראש, אם אפשר גם להתייחס להגדרה של חוסר ביטחון תזונתי. בהחלט. בואו נשמע. מנהלת אגף מחקר כלכלי. בוקר טוב, לצערי ניסיתי להיכנס, הגעתי לכנסת ואמרו לי שאין לי אישור להיכנס, אז אני מדברת פה מקרן זווית ברחוב. אני בדרכי למשרד ואגיד את הדברים. אני חושבת שחשוב שדווקא תהיי כאן. אנחנו נארגן לך את הכניסה. חשוב שתשבי פה. אני אחזור ותסדרו את האישור. תודה רבה. משרד הרווחה, יש לנו בזום? אני מנהלת מח' העזבונות ואחראית על נושא תמיכות בתחום ביטחון תזונתי. העברתי נייר לוועדה, אבל אני בקצרה - - - את אחראית במשרד הרווחה על החברה הערבית? לאו דווקא. התחום של ביטחון תזונתי בכלל, לכל המגזרים. את מכירה את הנתונים הקשים האלה שהראינו בתחילת הדיון. אני לא מכירה את כולם. זה של המוסד לביטוח לאומי, וזה גם פורסם מזמן. הם באמת נתונים מאוד מאוד קשים. איך את מסבירה שבאוכלוסיות האחרות גם המדדים,

הם הרבה יותר קטנים, וגם יש ירידה מאוד יפה וטובה בין 2016 ל-2021, ודווקא בכל החברה הערבית גם השיעורים עצומים זה קרוב ל-50% - והירידה לא מורגשת בכלל? לעניות דעתי המענה של משרד הרווחה בקטע של תמיכות והמיזם לביטחון תזונתי מבחינת מענה מתאים כנראה לאוכלוסייה היהודית ולא ללא יהודית, כיוון שכנראה אין להם מספיק עמותות מזון שלוקחות על עצמן את החלוקה ויכלו להיתמך דרכנו. בנתונים שהעברתי לכם יש עמותה אחת-שתיים בכל פרויקט שנתמכה מתוך 46 מיליון שקלים של התמיכות. בנושא המיזם לביטחון תזונתי יש לנו חמש רשויות ערביות שיצאו מהמיזם, אינן משתפות פעולה, למרות שיש להן נזקקים ביישוב, והמשרד הקצה להן כספים. המשרד נערך למיזם בכל רחבי הארץ. בימים אלה הוא בהליך כתיבה. רון אולי יוסיף פרטים קצת יותר מקצועיים על ההיקפים ביישובים לפי הבדיקה שלו. שם אנחנו מנסים לתת מענה כולל לכל המשפחות שזקוקות לסיוע בתחום של אי-ביטחון תזונתי. אני מנסה להבין. כשראיתי את השקף הזה, את הנתון הזה, וזה נתון לא מאתמול, פשוט הוצאתי אותו לקראת הדיון כשאני רואה את הנתונים האלה, אני אומרת: אני בטוחה שבמשרדים הרלוונטיים עצרו הכול, ביטלו את כל הפגישות של היום ואמרו: לא יכול להיות שכל ילד שני או כל משפחה שנייה יהיו באי-ביטחון תזונתי במדינת ישראל. לא יכול להיות, צריך לעשות כאן איזה שינוי. בואו נבין את הנתונים ונתחיל לתקן את זה. אני בטוחה שזה מה שקרה.

במשרד שלנו אני בטוחה שזה גם קורה, אנחנו בהליך מואץ בנושא של ביטחון תזונתי לכל הרשויות. השר הנחה לבצע את הפרויקט לא רק ב-46 יישובים, אלא בכל הרשויות בארץ, כולל הרשויות הלא יהודיות, לתת מענה מידי, לסייע בתחום של מזון. כנראה התחום של עמותות פחות נותן מענה. כמובן כל זה זה בבחינת אקמול לחולה, צריך לטפל בבעיה מיסודה בתחום של תעסוקה, של הורדת מחירים וכו' וכו'. את בהחלט צודקת, אבל אם אני אקח לרגע - - - הפתרון הוא לא רק במתן החבילה או הכרטיס מזון. את צודקת, ברור לגמרי, אבל אם אני אקח לרגע את סך כול היהודים, את רואה ירידה מאוד יפה,

מישהו החליט שהוא הולך לטפל בזה, הרי זה לא קרה מאליו. מ-13.7% ירד ל-11%,

ירד באחוזים יפים, אותו דבר בחברה החרדית, שם השינוי אפילו עוד יותר גדול, ואנחנו מברכים על זה, מ-22.6% ירד ל-15.8%, זאת אומרת, כשרוצים לטפל בבעיה אקוטית כזאת של אי-ביטחון תזונתי, יודעים לעשות את זה, ותראי את התוצאות היפות. אחד הדברים שגרמו לי לתמיהה היה שגם הממ"מ אמר שהנתונים שיש להם הם רק מ-2016, זאת אומרת שאין אפילו נתונים מעודכנים לגבי החברה הערבית. אם אין נתונים ואין מחקר על החברה הערבית, ברור שגם אין ידיעה.

אין נתונים, זה לא מעניין אף אחד, אז גם אי-אפשר לתקן. בקטע של בדיקת נתונים כמובן שאני לא האגף המקצועי שמבצע את הבדיקה הזאת, ופה רון אולי יוכל לתת מידע כללי על כלל הרשויות, הוא אחראי על כל תחום הפעילות של אגפי הרווחה. כמובן זה צריך להיות עסק משולב עם הביטוח הלאומי ולעשות פעולה מאוד יסודית. אנחנו גם נערכים בתחום של המועצה לביטחון תזונתי, ובוודאי פרופ' רוני סטריאר, שהתמנה לאחרונה ליושב-ראש המועצה, יהיה לו לומר את דברו בעניין. עדיין אני חושבת שהמענה של המשרד הוא המענה המקסימלי שאנחנו יכולים לתת על פי ההקצאות שהאוצר נתן. מה שכן, כשאנחנו ראינו שהתחום של עמותות המזון אינו בדיוק פורח בחברה הלא יהודית, נתנו מענה במבחן תמיכה של עמותות גג, ועמותת לתת הקצתה עשרות אלפי סלים ביישובים לא יהודיים, ונתנה מענה לחלוקה באותם היישובים למשפחות נזקקות, וכמובן לרשויות ששיתפו פעולה. מתי זה קרה הדברים שעכשיו את מתארת? משנת 2016 המבחן של עמותות גג החל בצורה מסיבית, כאשר שר הרווחה בשנה הקודמת והשנה הקצה לכל אחד מהתחומים האלה 10 מיליון שקלים.

אבל לצערי לא רואים את הפירות של הדברים שאתם פועלים ועושים בסקרים האלה ובמחקרים. שום דבר לא זז.

אני לא יכולה לתת - - - זה דבר שצריך לבדוק. הייתי רוצה שרון, שזה התחום המקצועי שלו, יציג את הנושא גם של הבדיקה, הממצאים, ומה אנחנו הולכים לעשות בתקופה הקרובה. נעבור לרון. תודה רבה לך, יוכי. בבקשה, רון שביט. בקור טוב לכולם, אני רוצה בכמה דקות בבקשה לסקור פעולות שנעשו בשנתיים האחרונות, כי בשנתיים האחרונות, מפרוץ משבר הקורונה, המשרד שינה כיוון. הרי המשרד באופן עקרוני לא סייע במזון, הוא סייע בצרכים, בעזרות, במסגרות וכו', לא היה סיוע ישיר במזון. עם פרוץ הקורונה הבנו שיש קשישים מבודדים שהיו בסגרים, והסטנו את מפעל ההזנה. חולקו מאות אלפי סלי מזון לקשישים, כמובן גם במגזר הערבי לכל קשיש שהיה מבודד. אחר כך הלכנו למהלך של תווי קניה. אני רוצה להתעכב על הנושא של תווי קנייה, שהרי רוב תווי הקנייה נועדו לרכישת מזון. בשנתיים האחרונות סייענו ב-30 מיליון שקל בתווי קניה למגזר הערבי, וגם כאשר חולקו כ-9 מיליון בתווי קנייה לחג הפסח, מכך חולקו למגזר הערבי כ-3 מיליון. למעשה 3 מיליון זה רשויות המגזר הערבי פלוס 30% ברשויות המעורבות. כשאתה נותן לי את הנתונים של תווי הקנייה האלה ואת העלות שלהם - - - אני רק רוצה שיהיו הנתונים, שניתנו הרבה יותר תווי קניה למגזר הערבי בהיקף דרמטי. זה מה שאני רוצה לנסות להבין. כשאני רואה הבדלים כאלה שזועקים לשמים, ואני לא סטטיסטיקאית, אבל הגרף שהצגנו בבוקר הוא כל כך ברור, שכל אדם סביר יכול להבין, שוב, שבמגזרים האחרים, בחברה היהודית-חרדית, כשנתנו שם את הדעת, היה שם מאמץ, אתה רואה שם שינויים נהדרים, ובחברה הערבית זה לא זז. אני שומעת על הפעולות האלה שאתם עושים, כמו שעושים תיקון אפליה. אתה אומר נכון, צריך להשקיע יותר כדי להתחיל להזיז ולתקן את האפליה שזועקת לשמים. האם תווי הקניה האלה זה מה שיעשה התיקון? גברתי היושבת-ראש, מה עם הכפרים הבלתי מוכרים בנגב,

התחלנו לדבר עליהם. נדבר עליהם בהמשך, רק עכשיו התחלנו את הדיון. לפני שאני אתייחס לשאלה, רק תרשי לי את הנתונים המספריים כמו שהם. אחרי שדיברתי על תווי הקנייה, עשינו מהלך של עזרות דרך הקרן לידידות. אנחנו מדברים בשנתיים האחרונות על 45 מיליון שקלים של סיוע, מהם סיוע במזון מחלקות הרווחה קיבלו את הכסף, הן לא היו חייבות לעזור דווקא במזון מתוך ה-45 מיליון 14 מיליון היה סיוע במזון, כאשר לרשויות הערביות 7.5 מיליון ולרשויות מעורבות עוד 10 מיליון. בנוסף, היה סיוע דרך מפעל הפיס, 20 מיליון שקל ארצי, כאשר 5 מיליון לרשויות המגזר ועוד 4 מיליון לרשויות מעורבות. ועכשיו אני מגיע לשאלה שלך. הנושא של מיזם ביטחון תזונתי, שהיה עד עכשיו במשרד, כמו שיוכי אמרה, ברמה של פיילוט, 46 רשויות, עובר מ-20 מיליון ל-100 מיליון שקלים. כרגע אנחנו בתהליך לבניית המיזם הזה. אני רוצה לסבר את אוזניכם שמתוך 100 מיליון נקצה 26 מיליון לרשויות המגזר הערבי ועוד 22 מיליון לרשויות מעורבות.

בסך הכול אם אני מכמת את האזרחים הערבים, מתוך ה-100 מיליון זה קרוב ל-33 מיליון שקלים. חשוב להבין, במענה לשאלה שלך שהפעולה היא לא רק סיוע בחבילות מזון, בפירות, בירקות וכו', אלא שהמיזם הזה כולל את המעטפת היותר חשובה, ולכן אני חושב שהמהלך הזה של ה-100 מיליון הוא מאוד מאוד חשוב, אולי הוא יתחיל לענות על הדברים האסטרטגיים שציינת, וזה הנושא שבמהלך המיזם לא רק יהיה סיוע למשפחות שמאותרות, אלא גם ליווי במיצוי זכויות, השתתפות בתוכניות העצמה, השתתפות בסדנאות לתעסוקה. הדברים האלה הם הדברים שבסופו של דבר יכולים להרים את האנשים, כשהמטרה בסופו של דבר שהם לא יזדקקו לאותו סיוע במזון, וזה רק על ידי המעטפת הכללית יותר, כי ברגע שמסייעים רק במזון, מהמעטפת הזאת לא נגיע לכלום. אתה צודק לחלוטין, ואין ספק שזאת הדרך הנכונה והטובה. אנחנו לא רוצים אנשים שיקבלו קצבאות, אנחנו רוצים אנשים שידאגו לעצמם, שיהיו עצמאים, שימצו את היכולות שלהם. בוודאי, אין בכלל שאלה. האם התוכנית שאתה עכשיו מתאר לנו, אנחנו מדברים על משהו חדש, הוא בחיתוליו במשרד הרווחה? מה היה קודם לכן עד שהגעתם? האם הייתה איזה התייחסות לחברה הערבית?

אמרתי קודם, דרך מפעל הפיס, דרך הקרן לידידות, דרך תווי קנייה - - מתי זה התחיל כשאתה מדבר איתי על הסכומים? - - מאות אלפי ארוחות מוכנות כל הדברים האלה נעשו, כרגע אנחנו רוצים לעשות מהלך - - - מתי? בשנה האחרונה? בשלוש השנים האחרונות? כשמנית עכשיו את הסכומים האלה - - - כל הסכומים האלה דיברתי על השנתיים האחרונות. חבר הכנסת אוסאמה סעדי רוצה להפנות אליך שאלה. בנושא הזה קיימת אפליה בתקציבים, אפליה זועקת לשמים, והעניין אפילו הגיע לבג"ץ, בג"ץ של עדאללה. אני מזכיר לך נתון, שבשנת 2020 מתוך התקציב של מה שנקרא "קמחא דפסחא", שזה חלוקת מזון בחגים, מתוך תקציב של 18 מיליון שקל, גברתי היושבת-ראש, תשמעי כמה הגיע לחברה הערבית. מישהו יודע מחבריי פה? 18,000 מתוך 18 מיליון. 18,000 הגיעו לעמותות בחברה הערבית. אתה יכול לאשר להכחיש את הנתון הזה? איזה תקציב ב-2021 נותנים לעמותות בחברה הערבית שמתעסקות בנושא הזה של חלוקת מזון לנזקקים? הנושא של קמחא דפסחא, יוכי אולי יכולה לתת נתונים, אבל אני חייב להגיד לך דבר לגבי מיזם ביטחון תזונתי. ההקצאות לרשויות הן לפי קריטריונים. הקריטריונים של נתוני אוכלוסייה הנזקקת שיש בידינו ממחלקות הרווחה, והנתונים האוניברסליים של סוציו-אקונומי, אוכלוסייה, מספר קשישים, מספר ילדים וכו' שקופים לחלוטין. שימו לב לנתונים, אנחנו הולכים על מהלך של כל הארץ במיזם ביטחון תזונתי, מתוך הנחה שיש גם שכונות ברשויות מקומיות עם סוציו-אקונומי גבוה יותר, אבל עדיין 82% מהמיזם הזה הולך לרשויות 5-1, והרי אתם יודעים ש-80 רשויות מתוך 85 רשויות המגזר הן בסוציו-אקונומי 4-1, ולכן הן יקבלו הרבה יותר מערכן באוכלוסייה במיזם ביטחון תזונתי. לגבי קמחא דפסחא אני פשוט לא אחראי על זה,

רק שתיים-שלוש שאלות שאני אשמח אם תוכל לענות עליהן.

קודם כול במועצה המבורכת שהוקמה מחדש, האם יש ייצוג לחברה הערבית? אני לא מכיר את המועצה כרגע. כרגע נכנסתי כאגף רשויות מקומיות. מי יודע? המשנה למנכ"ל, אבי בן זקרי. הוא לא צריך לדעת, אם יש שם שונה שם, אז יש, אם אין, אז אין. אני רואה שראש המועצה נמצא איתנו כאן, תיכף נפנה אליו. כמה המערך מותאם לחברה הערבית? כמו שאמרת נכון, יש מעט עמותות, ככה עולה לפחות מהדברים שעולים כאן. המודל של העמותות מותאם לחברה הערבית? האם נבחנו גם מודלים אחרים? יוכי, אולי תעני את. תודה, רון. יוכי, יש לך תשובות לזה או שנעבור הלאה? - - - מודלים אחרים לחברה הערבית.

תחזרי. הנתונים הקיימים הם עם התקציב הקיים. עם מבחני התמיכה נתנו מענה באמצעות עמותות גג. זו המהות של מבחן התמיכה. לא שמענו את תחילת דברייך. אני חושבת שיושב-ראש המועצה לביטחון תזונתי, שהתמנה לאחרונה, מן הסתם יציג בדבריו את התוכניות שהוא חושב לבצע. הוא עדיין עסוק בהיכרות של השטח, בסך הכול הוא התמנה בסוף דצמבר. אנחנו צריכים לתת לו את האפשרות להציג את זה בדבריו ולומר מה תוכניותיו. אנחנו כבר פונים אליו. תודה, יוכי. רון העביר לך את רשות הדיבור כי הוא חשב שיש לך תשובות, לכן פנינו אלייך. אני כבר רוצה לשמוע את חברי הכנסת, אחר כך את הנציגים הרבים שיושבים כאן וגם בזום יש לנו הרבה. נשמע שני חברי כנסת, ואחר כך נעבור הלאה. ג'ידא, בבקשה.

מבקשת שתהיו מדויקים, שתיים-שלוש דקות לכל אחד. תודה רבה, גברתי יושבת-ראש הוועדה,

אני רוצה להתייחס לנושא דווקא מההיבט של שכר המינימום.

אבל מכיוון שיוקר המחיה כמובן עולה,

תסכימי איתי שזה פשוט בדיחה, וגם אני הולכת להעלות את הסוגיה של שכר מינימום - - למה לא הצבעתם נגד? - - שתהיה תוספת של 1,000 שקל במשך שלוש שנים, ולא כפי שהוצע עד כה

בנוסף, ממשלת נתניהו דרשה בעבר הקפאה של הצמדת שכר המינימום לממוצע השכר במשק, ושר האוצר דורש היום להמשיך את ההקפאה הזאת עד ל-2026. אני חושבת שצריך לבטל את זה. בנוסף, ובזה אני אסיים. גברתי יושבת-ראש הוועדה, את זוכרת את הנושא של האוטומציה כשדיברנו על גילאי הפרישה. ודאי, של הרפורמה של העלאת גיל

תודה. תודה רבה, לך. חבר הכנסת עליי סלאלחה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

למד אותו לדוג, ואל תיתן לו ארוחת

אני אומר לך שהמצב הולך ומחמיר. אם אנחנו צריכים לדבר על אספקת מזון, הגענו למצב של קיבוץ נדבות - - בית תמחוי.

בשביל זה יש עמותות, וכל הכבוד לעמותות. כל הכבוד לעמותות בחברה היהודית,

שעושות עבודה מצוינת בנושא

זה עלייה של 2,000 שקל. במקום שיבואו וידפקו על השולחן ויגידו: זו התוכנית וככה צריך לעשות,

זה לא זה. אני מדבר על איך אנחנו נתמודד עם העניין של ביטחון תזונתי,

ואנחנו פה עדים להעלאות מחירים כמעט בכל התחומים. אני קראתי את התוכנית הממשלתית. אני אומר לחבריי

כמו בסקרים הקודמים אגב שנעשו נעשה סקר ב-2016, ב-2011 וב-2012 בכל המקרים רמת האי-ביטחון התזונתי של ערבים היא גבוהה מאוד. את רוצה

כי נשאלה כאן השאלה מהו אי-ביטחון תזונתי לפי ההגדרה שלכם. תיכף אני אענה גם על זה, רשמתי לי את זה. רשמתי כמה נקודות שעלו, כי שמעתי אתכם

כמובן המטרה היא לאתר את מי שאין לו ביטחון תזונתי,

אלא בגלל מחסור כלכלי. הסקר הזה, כפי שאמרתי, תוקף גם באמריקה, גם בארצות אחרות, ואנחנו משתמשים בו. זה הסקר שאנחנו משתמשים בו בארבע השנים האלה שבהן עשינו סקרי ביטחון תזונתי, ואנחנו מגלים לגבי רוב

האם דילגתם על ארוחות. אני לא זוכרת בדיוק את כל השאלות.

מעל לסף ניקוד מסוים זה נחשב אי-ביטחון תזונתי חמור. כמי שעובדת ומכירה את הנתונים האלה לאורך השנים,

ראיתי ששאלת קודם את יוכי.

הקורלציה בין קשישים לביטחון תזונתי בחברה הערבית היא גבוהה מאוד? לא הסתכלתי בחברה הערבית. אני יכולה לומר שקשישים באופן כללי סובלים

נכון. אני אומר שיכול להיות שהארגונים האלה אני התנדבתי בחלק לא קטן באזור שלי, ואני

ויש גם בנגב יכול להיות שהם לא מקצועיים או שהם עובדים בצורה שונה

אין לנו מושג מי מקבל וממי מקבל. הנושא הזה שמצד אחד יש מיזם לביטחון תזונתי, מצד שני יש עמותות, ומצד שלישי יש מפעל הזנה. אין יד מכוונת, מתכללת, מדיניות, איזה תוכנית ארוכת טווח איך

וגם התעקשתי שבמועצה להשכלה גבוהה ישלחו נציגה מהחברה הערבית.

מאוד מתעקש, ואני אשמח שהסגן שלי יהיה גם מהחברה הערבית, כי החברה הערבית צריכה ייצוג.

צריכה לכלול הסדר חדש, אמנה בחלוקת העבודה בין המדינה לבין העמותות. התפקיד של הרגולציה פה והפיקוח הוא נורא חשוב, אנחנו לא יודעים מה העמותות עושות, יש כל כך הרבה הסדרים. אתמול הלכתי לאחד מהיישובים הערביים עם הסטודנטים שלי, ושאלתי

אולי משפט אחרון.

ורק רציתי לומר לך שאנחנו מאוד מזמינים אותך לכאן,

חברי הוועדה לשתף אתכם פעולה, לקדם דברים. דיברת עכשיו על שנת התקציב הקרובה והדיונים שמתחילים,

אם אתם עושים את זה דרך משרד הרווחה ודרך השר,

אנחנו נשארים. יש פה עוד נתונים שתיכף נשמע, וחשוב לי שתהיו מעורבים, כי בואו, בסוף צריך לעשות את הדברים האלה. בסוף המשימה הזאת, אם לא עושים אותה ביחד הרבה אנשים, אז אי-אפשר להזיז את

אני לא רוצה להביא מראות מצמררים על ילדות שביקשו אוכל שנשאר, ועל אימא שאומרת לבת הקטנה שלה: את אכלת בבית ספר,

תשאירי את זה לאחים שלך. ברמה הזאת אנחנו נמצאים ונמצאות.

אנחנו חייבים להתקדם. אני חייבת להשמיע את הזעקה הזאת כי אי-אפשר,

מה עם סטודנטים?

אבל יש עוד עשרה נציגים שלא הגענו אליהם.

גם אלה שחיים מתחת לקו העוני, באוכלוסייה הערבית העוני יותר עמוק מאשר העוני באוכלוסייה היהודית. ויש הרבה מחקרים שהראו שסיוע

שיעור יותר גבוה של משפחות יהודיות מעל לקו

ממש העלינו את זה בתחילת הדברים, גם הראינו כאן נתון שמסביר את מה שאת אומרת. אלה הנתונים. אני חייבת להגיד שאחת הבעיות,

כלומר, כנראה הדוקטרינה ששנים שלטה במדינה הזאת,

נתנה להרבה אנשים להרגיש בושה כאשר הם נמצאים בעוני, וגם

ועם איזה חנויות עשו את הדילים כדי שאנשים לא ידעו אפילו על קיום האופציה הזאת, אבל אני חושבת שהגיע הזמן לתוכנית מקצועית,

לא ייתכן שהמדינה כולה מדברת על

בהחלט הזמנתי אותו להיות חלק פעיל מהדיונים שלנו, כדי שנוכל לקדם - - - את יכולה לסמוך עליי אם יש צורך בשותפות.

תודה. תודה. עכשיו נעבור - - - אנחנו כל הזמן מזכירים את הילדים במעגל העוני וחוסר הביטחון התזונתי,

כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה,

מאוד חשוב לא רק בריאות,

צריך להסתכל על הנושא הזה לא רק במשקפיים של רווחה, אלא באופן הוליסטי. מדברים על אישה ערבייה חלוצה שמקדמת את עצמה באקדמיה, בואו נסתכל על נשים ערביות ביישובים ערביים מכפרים בלתי מוכרים,

אני אגיד עוד

מאוד חשוב להבטיח ייצוג הולם של החברה הערבית במנגנוני קבלת ההחלטות. ראית שהעלינו את הנקודה הזאת. מה שחסר לי פה זה ייצוג הולם כפול.

זה בשתי שכבות. ייצוג הולם בקרב משרדי הממשלה, אבל לא רק. צריך ייצוג הולם של החברה הערבית החוץ-ממשלתית, של הוועד הארצי של ראשי הרשויות, של המועצה לכפרים בלתי מוכרים, של פורום מנהלי מחלקות רווחה, ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי. האנשים האלה נמצאים בשדה ויכולים לחבר. מדיניות אי-אפשר לתכנן מגבוה, גם צריך לרדת למטה. ונושא אחרון, נושא ההסברה וההנגשה. זה נושא מאוד חשוב, צריך לעטוף אותו. נושא ההזנה בבתי הספר זה החלק השני של המחקר שלנו בנושא תת-מיצוי זכויות סוציאליות. שם יש לנו המלצות מאוד מאוד רחבות. העברנו את המחקר לקראת הדיון, פשוט אנחנו מציעים לקיים גם דיון מעמיק אצלך בנושא הזה. יש שם ייצוג יתר לילדים, במקום שני ילדים, יש ילד אחד ערבי שסובל מאי-ביטחון תזונתי. זה מול משרד החינוך. אבל הם לא מקבלים תקציב. רק שליש מהתקציב מגיע לערבים, למרות שיש לנו ייצוג יתר ברמת ילדים. לגבי מיצוי הזכויות, אנחנו גם עובדים מול משרד הרווחה במטה של מחוז דרום, וההמלצה שלנו שם היא לקדם מרכז מיצוי זכויות כלליות, לא רק קצבאות ביטוח לאומי, סיוע בשכר דירה וכד'.

קודם כול, תודה רבה לך. תבורכי. תודה גם לך. שיהיה בהצלחה.

תודה רבה. היושבת-ראש, רק משפט אחד ברשותך, לגבי הנתון שהיא דיברה על הדוח כאילו חמישית מהילדים בתת-תזונה חמור, באי-ביטחון תזונתי חמור. זה יותר מזה בהרבה, כי לא מגיעים לאותם ילדים ומשפחות, אין להם פשוט אפשרות להגיב על המחקר הזה. את אומרת שיכול להיות שהנתונים עוד אפילו חמורים יותר. הם יותר חמורים. יכול מאוד להיות. אני מבקשת לעבור לפתחי אבו יונס בזום, מנהל הרווחה בעיריית סח'נין. שלום רב לכולם. גברתי יושבת-ראש הוועדה,

אני רוצה להביע הערכה עמוקה על דבקותך במטרה והניסיון להעלות את הנושא החשוב הזה לסדר-היום. אני לא רוצה לחזור על הרבה מספרים ונתונים ממה שהוזכר, אני אסתפק ואני אגיד שכאשר יש מציאות שבה מעל ל-50% ילדים עניים ביישוב, המציאות בבתי הספר היא שאין מהלך שהוא סדיר, כי ילדים רעבים לא יכולים ללמוד. אנחנו מדברים על מערכת בריאות שלא עובדת נכון, כי כאשר יש עוני, אנשים צורכים מזון שהוא לא בריא, ואז הם חולים יותר, הם שמנים יותר, ואז מערכת הבריאות מוציאה כסף, המדינה מוציאה כסף שהיא יכולה לחסוך מעצמה. אנחנו מדברים על מערכת רווחה שלא תמיד פועלת לפי היעדים שלה, כי אם את עובדת סוציאלית והגיעה אלייך אימא שיש לה תינוק שהיא רוצה לשים במעון יום הוא לא צריך מעון יום, הוא צריך אוכל והיא מסבירה שהילד רעב, אבל אם הוא יהיה מסודר במעון עד גיל שלוש, הוא לפחות יזכה בארוחה. אם את עובדת סוציאלית, מה היית עושה? אם היית מסדרת אותו במעון, המדינה תשלם 3,000 שקל בחודש עבור אותה ארוחה, אז עוד פעם אנחנו מבזבזים כסף. חד-משמעית. אתה אומר: אל תסתכלו על זה רק דרך הנתון של ההוצאה של המדינה באי-ביטחון התזונתי, תסתכלו על זה רחב, תראו את ההשלכות, תראו שהמדינה תחסוך כסף אם היא תפעל נכון, היא תציל פה ממש נפשות, ואת החוסן של המדינה, כי יהיה לה כסף "מיותר" בשביל לקחת ולהשקיע במקומות אחרים, אם אני מבינה נכון את הדברים שאתה אומר. קלעת בול. זה שיש עניים, וזה שאין כסף למנוע את העוני, גורם לנו אובדן של מיליארדים, מיליארדי שקלים, כאשר הטיפול בבעיה יעלה לנו פחות. זה בדיוק אותו העיקרון שכאשר לא משקיעים בגיל רך, אז משלמים הון תועפות יותר כשגדלים. מילה לסיכום. חייבים להציב תוכנית כללית להזנת ילדים בבתי ספר. בתי תמחוי לאפשר לאותן משפחות עניות לקבל את האוכל וללכת לישון כמו בני אדם. אי-אפשר לטפל בבעיית העוני בלי לטפל בבעיית שיווק. חייבים להציב תוכניות. הוזכר פה שאחת הבעיות זה שהחברה הערבית לא מקבלת את העוני, עניים לא מוכנים לקבל את הסיוע, כי הם לא רוצים להכיר בזה שהם עניים,

אני גם אסכם את זה בסוף, אבל אני מזמינה אותך שוב, כמו בפעם הקודמת, גם במושב הבא, להמשיך לדבר על זה, להמשיך להציף את העניינים, נזמין אותך גם לכאן, לכנסת, כדי שנוכל לקחת את הדברים אולי צעד אחד קדימה גם עם יושב-ראש המועצה שיגיע לכאן בפעם הבאה. תודה רבה שעלית לדיון החשוב הזה. אולי כדאי להזכיר לכולנו שכל המועצות המקומיות הערביות או כל היישובים הערביים, נמצאים במדרגות מתחת ל-4 במדד הסוציו-אקונומי. זה אומר שגם המענים הפנימיים לא כל כך קיימים. ארגון לתת. יושבת כאן אולגה, מנהלת מחקר ושינוי מדיניות. שתי דקות, בבקשה. תודה על הזמן החשוב הזה. ארגון לתת הוא באמת ארגון גג ובנק מזון לכ-200 עמותות שותפות, כאשר הן פזורות בפריסה כלל ארצית, 125 יישובים. מעל 16% מהעמותות שלנו הן מהמגזר הלא יהודי. כמו שצוין פה, יש בעיה במגזר הלא יהודי, שאין ניהול תקין לעמותות, ואז הרבה פעמים אנחנו נאלצים לעבוד עם הרווחה, והם לא יכולים ליהנות מעוד שלל דברים שאנחנו יכולים לתת להם, כמו הצלת מזון, כי אין להם את כל המערך הלוגיסטי. במקרה הזה אנחנו עובדים עם הרווחה, סלי מזון, סלי מזון שבשנה האחרונה עשינו עבודה מאוד קשה להתאים אותם לאוכלוסייה הערבית, ממש לרצונות ולצרכים שלהם, זה להחליף אורז רגיל באורז עגול שהם מעדיפים, להוריד מזונות כמו קוסקוס ולהחליף בשעועית, וכל הזמן מנסים לעשות סקר ולהבין מה ההעדפות שלהם. יש ניצול, והזכירו את זה לא פעם, של התמיכות. האוכלוסייה הערבית, בין עמותה לשתיים מקבלות תמיכות, וזה נע באחוזים בודדים, שזה יוצא פחות מחצי אחוז.

הם לא יודעים לבקש את זה.

הם לא יודעים לבקש, הם לא מתאימים, אבל בסופו של יום פחות מחצי אחוז מהם מקבלים. זה לא תמיד לא יודעים. כדי שידעו צריך שמישהו ינגיש את המידע. יש פה אחריותיות של הממשלה, שהיא צריכה גם להנגיש מידע עובדתי. הייתי קצרה בדברים שלי כדי לאפשר לקולגות לדבר, אבל החלק השני של המחקר שלנו בדיוק מדבר על זה. על הנגשה.

יותר מהנגשה שפתית. אם יש חסמים מבחינת תוכן וקריטריונים, ואז להאשים את הקורבן עוד פעם.

כן נגעו פה במיזם, אבל המיזם נותן מענה רק לכ-3,000 איש באוכלוסייה הערבית, כי כל המיזם עצמו כולל 10,000 איש, כשאנחנו מדברים, לפי הנתונים של 2016, של ביטוח לאומי, ש-26%, זה מה שיש לי, מהמשפחות הערביות נמצאות באי-ביטחון תזונתי חמור. אי-ביטחון תזונתי חמור זה אומר שהם מוותרים על כמות מזון,

מגוון. אשכרה על כמות ומדלגים על ארוחות, ופה אנחנו מבינים שזה בערך כ-100,000 משפחות, כשהמיזם נותן מענה ל-3,000 מהן. תודה רבה. עמותת פתחון לב. אלי כהן המנכ"ל, בזום. שתי דקות, בבקשה. שלום. כמה דברים מהירים, האחד הוא, לגבי כרטיסים. בפועל יש שני סוגים של כרטיסים, כרטיס שמחולק במסגרת המיזם לביטחון תזונתי, דרך משרד הרווחה, וכרטיסים שחולקו במסגרת הפרויקט של משרד הפנים, במסגרת הפרויקט של תקופת הקורונה. אני מדגיש את זה כי הפרויקט של הכרטיסים של משרד הפנים נתן מענה מצוין לאוכלוסיות ערביות בכמה רמות. ראשית, 130,000 בתי אב שקיבלו סכומים ממוצעים של מעל 2,400 שקלים למשפחה. אנחנו הפעלנו את התוכנית הזאת עבור המשרד, כך שאני נותן נתונים מדויקים, ולא רק זה, הכסף בוצע והשתמשו בו בחנויות שנמצאות בתוך היישובים,

זה הרים גם את העסקים במגזר הזה. פתחון לב בשנה הקרובה הולכת לפתוח ב-22 יישובים ערביים מרכזים של התוכנית ההוליסטית שלנו, שכוללת גם מרכז לחלוקת מזון, גם מרכז של מיצוי זכויות, גם תוכנית שמציבה לתעסוקה את אותן משפחות, ובמרכז הפעילות תוכנית חינוכית שמלווה את הילדים במשך חמש שנים מהתיכון עד סיומה או במקום עבודה או בלימודים גבוהים. זה חלק מהפתרון, אבל אני מרגיש שבדיון סבבנו סביב הבעיה. הבעיה המרכזית ביכולת להתמודד עם סוגיית אי-הביטחון התזונתי מבחינתי במגזר הערבי היא העובדה שהשנה בפעם הראשונה המדינה שמה 100 מיליון שקלים בנושא של ביטחון תזונתי. בשנה הזאת במקביל עמותות המזון ישימו בין 1.8 מיליארד ל-2 מיליארד שקלים אל מול ה-100 מיליון שקלים של הממשלה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שהממשלה תיקח אחריות, זו קריאה שנראית כרגע פחות ריאלית.

הפתרון כרגע, בוודאי לטווח הבינוני-קצר נמצא אצל העמותות, אלא שבמגזר הערבי הנושא של תרומות, הן מהמגזר היהודי שפחות מכוון את התרומות שלו למגזר הערבי, וגם בעיה במגזר הערבי עצמו, מונעת את היכולת להגיע לעשייה משמעותית, ולכן צריך לעשות התאמה של התקציבים שכן ניתנים על ידי המדינה, כדי שיפעלו במגזר הערבי, תוך שהם מבינים ששם יותר קשה לגייס תקציבים לארגוני החברה האזרחית. והפתרון הזה צריך להיות בליבת העשייה מעבר לכל הדברים הנכונים שדיברו פה מסביב. תודה רבה לך. בסוף שאלת הכסף צריכה להיות מכוונת לשם.

תודה רבה לך. ארגון מזון, ד"ר ישי מנוחין. שלום. אני אדבר בקיצור. יש לנו חוסר מוחלט של מידע. שני הגופים הממשלתיים או שקשורים לממשלה וצריכים לספק מידע, לא מספקים מידע. המחקר האחרון של הכנסות והוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פורסם ב-2018. אי-אפשר לעבוד ב-2022 לפי הנתונים האלה. גם הנתונים של הביטוח הלאומי ומירי נמצאת פה הם נתונים חלקיים לגמרי, והם עומדים בסתירה לדוח העוני שלהם, כי לפי דוח העוני שלהם העוני עלה מ-2019 ל-2020 ומ-2020 ל-2021. זה לא נכון. נתחיל מזה. לפי הדוח שלהם העוני ירד, אם קראתי נכון. גם בחברה הערבית, אבל בשיעור - - - העוני ירד בין 2019 ל-2020. כדאי קודם להסתכל על העובדות. אני קורא: "תחולת העוני של נפשות וילדים עלתה מ-21.6% ו-29.2% ב-2019, ל-21% ו-28.7% ב-2020 בהתאמה".

לפי דוח העוני שפורסם, תחולת העוני של משפחות בין 2019 ל-2020 ירדה. מצד שני פרסמנו שם כל מיני אינדיקטורים אחרים, למשל לפי עוני סובייקטיבי, אי-ביטחון תזונתי וכו'. אני יכול רק לצטט מהדוח - - - לצערי הרב הדוח לא הוצג בוועדה. אם אתם רוצים, נציג אותו. תני לו ותעני אחר כך. בכל אופן הציטוט הוא שב-2021 ממדי העוני היו גבוהים מאלה של 2019. ב-2021 זה לפי תחזית.

זו תחזית, יש לה הגבלות. פרסמנו דוח עוני עם נתונים מלאים רק לשנת 2020. אני רק מבקשת לאפשר לו לסיים את הדברים. מדובר רבות על המיזם. המיזם טיפל עד כה ב-10,800, הוא מתוכנן אולי ל-28,000, ולפי הנתונים שמירי פרסמה יש 148,000 איש שעומדים בקריטריונים של המיזם, זאת אומרת, אם כל התוכניות יהיו 120,000 יישארו לא במיזם, כי אין למיזם מימון. הדבר השלישי, כולם מדברים על המיעוט של העמותות במגזר הערבי, רק עמותה אחת קיבלה, "אמאנינא" מנצרת, והיא קיבלה 4,000 שקל בשנים שלפני זה, למרות שהם ביקשו הרבה יותר.

אם משרד הרווחה אומר שהם לא עומדים בקריטריונים. הינה ארגון שעמד בקריטריונים ובכל זאת הוא קיבל רק 4,000 שקל. אולי נפנה אליו ונבין למה. תודה רבה לך על הדברים האלה. בזום אחמד מוהנא. אני חושבת שהנתון שנתן ד"ר מנוחין הוא מזעזע. אם אנחנו עם כל התוכניות המתוכננות מגיעים למשהו כמו 20% מהמשפחות שנופלות תחת הקריטריונים של חוסר ביטחון תזונתי - - - אולי מישהו מהרווחה יוכל לתת לנו על זה איזה משפט. זה מזעזע. נשמע מילה מעמותת "אמאנינא".

התקוות שלנו. "אמאנינא" זה משאלותינו. שמעת את הדברים שכרגע אמר ישי. אכן. "אמאנינא" בעברית זה משאלותינו. זה הפרויקט הראשון שהתחיל בהגשמת משאלות של ילדים חולים. קודם כול, אני רוצה לברך את יושבת-ראש הוועדה על היוזמה וההובלה של הדיון לצד חברי וחברות הכנסת שנמצאים בוועדה. אני שומע, לא רואה את כולם, אבל שמעתי גם את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמעתי את חברת הכנסת אימאן ח'טיב. זהו, רק שתינו. נשארו רק חברות הכנסת. אם שתיכן שם, אני רגוע. יש לך ממש דקה וחצי, כי אנחנו צריכים לעבור לעוד כמה נציגים. בהתחלתו של גל הקורונה הראשון, בתקופת המשבר, הובלנו את כל נושא הביטחון התזונתי בחברה הערבית. עמדתי בראש הצוות בחדר המצב שהוקם בנושא הביטחון התזונתי. לאחר מכן בחודשים האחרונים חזרנו לשגרה, חלוקת סלי מזון ל-800 משפחות נזקקות בחברה הערבית, ומה שגילינו שהשגרה היא אכן מצב חירום שהיה בתקופת הקורונה. פניות לעזרה שאנחנו מוצפים בהן מספרות את הסיפור ומגלות את האמת הקשה.

שהצרכים הבסיסיים של משפחות רבות בחברה הערבית לא מסופקים, ואין באפשרותנו לתת מענה על הצורך הקיים, בשל חוסר המשאבים התקציביים. תסביר את אותו נתון שקודם דיבר עליו ישי. סכום מוזר של 4,000 שקל. אני ניהלתי את הארגון הזה שאנחנו מדברים עליו, שמאותם 18 מיליון שקל קיבלנו רק 4,000. יש עוד שני ארגונים נוספים שקיבלו ביחד 4,000. למה זה? מה זה הסכום הזה? ככל שזה לא תלוי בי, אני לא בטוח שתכללנו סיפור של ביטחון תזונתי של מעל 2 מיליון שקלים ככל שזה תלוי בי, אני היום לא המנכ"ל,

אולי לא הייתי משקיע עצומות ניהוליות בהגשה נוספת כדי לקבל סכום כזה. אתה יכול להסביר את החסם הזה? למה קיבלתם רק 4,000 שקל? שומעים אותנו אנשים עכשיו במשרד הרווחה, בוא ננסה להבין. יש לזה כמה סיבות לדעתי. אני חושב שהמדיניות הקיימת בממשלה, במשרד הרווחה, עד כמה שמנסים לסייע ולתמוך, המדיניות עדיין מחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים. הזכיר את זה קודם חבר הכנסת אוסאמה סעדי בנושא הקמחא דפסחא. הקמחא דפסחא מחלקים קודם ליהודים, לא לערבים. אין שום ארגון ערבי, גם "אמאנינא", שמנהלת תקציב של 2 מיליון שקל לביטחון תזונתי, לא יכול להתחרות. בעיד אל-פיטר, באל-אדחא והרמדאן, ראש השנה הנוצרית והחגים הדרוזיים, אני לא יכול להתחרות בפסח ולא בראש השנה. בסופו של יום התקציב הוא עוגה שמתחלקת, אין שום ארגון ערבי שמחלק קמחא דפסחא בחגים שהם לא יהודיים, שיכול להתחרות על העוגה הזאת. זאת מדיניות שצריך לשנות.

מה צריך לשנות. האם יש קריטריונים פנימיים שמגדירים כמה כסף תוכלו לקחת? איך קובעים מה הסכום שאתם מקבלים?

סמאח תתקן אותי אם אני טועה, עד שנת 1998 הקול קורא הזה היה מיועד - - -, כך שארגונים ערביים לא ניגשו אליו. אני מסכים עם הטענות שהיו קודם של חוסר הנגשה, חוסר מקצועיות, אבל מאוד בחלקיות. אני מאוד מסכים עם הגישה של סמאח, שלא צריך להאשים את הקורבן. נקודת הזינוק שלי היא לא שווה. אני התחלתי להגיש רק בשנת 2016. עובדה, הגשת וקיבלת רק 4,000 שקלים. חוץ מזה, למה להיטפל לעניין אם הגיש או לא הגיש? משרד החינוך מספק ארוחות לפי חוק לכל תלמידי המדינה,

שם זה נתון שקיבלנו, שהצלחנו לקבל. חלוקת סלי מזון מתחילה לפי לוח השנה העברי, אחרי חגי תשרי. הילדים שלי לומדים בחיפה, הם למדו חודש וחצי בלי סלי מזון. אם נעשה אנלוגיה רעיונית לנושא של סלי מזון וחברה אזרחית, צריך פה רעידת אדמה פנים מערכתית. מה צריך להיות?

הציפייה שלי לסיכום הדיון דרוש מעקב פרלמנטרי מובנה שלך יחד עם כל החברות בוועדות אחרות, עם המועצה הארצית לביטחון תזונתי, לבנות תוכנית עבודה עם מעקב חצי-שנתי, מנגנון בקרה ומותאם מטרות ויעדים, שילוב החברה האזרחית, גופים יציגים וערבים.

תודה רבה. ותודה רבה לך. גברתי היושבת-ראש, אני אשמח משפט סיכום, התעקשתי להביא את הקול של השטח, אני מייצג את השטח. בעיניי מזעזע שאישה בת 27 מכפר ערבי בגליל נכנסנו - - - של העמותה מהימים האחרונים אימא חד-הורית לשלושה ילדים קטנים, שפונה אלינו ומרגישה את הפגיעה בערך העצמי שלה כאישה שהיא לא יכולה לספק תרופה לילדה החולה שלה ולא מצליחה לספק צרכים בסיסיים לילדיה האחרים. זה סיפור אחד משלל סיפורים שאנחנו מקבלים לטלפונים, לרשתות החברתיות שלנו,

בסוף אתם מקבלים את כל הטלפונים ואת כל הפניות הקשות האלה, ואתם צריכים לא פעם להשיב את פניהן ריקם ולא לעזור להם. יש ציפיות גם מיושבת-ראש הוועדה והמאמץ שאת מובילה, גם מפרופ' רוני, שהתמנה לאחרונה, ויש לו באמת - - - אני רוצה להזמין אתכם בפעם הבאה לפגישה פיזית ולא בזום, נעשה את זה במושב הבא, נזמין גם את יושב-ראש המועצה, נזמין גם נציגים בכירים ממשרד הרווחה, תוכלו להציף, תוכלו להראות להם ולהיפגש פנים אל פנים מול האנשים מהשטח, וביחד לבנות את הדברים ולפתוח חסמים,

אם זה התרבות כל כך הרבה דברים שצריכים להיות מותאמים. פרופ' רונית אנדוולט. אני רק אגיד כמה דברים. קודם כול, ביטחון תזונתי זה גם בעיה בריאותית, ואסור לשכוח את זה. יש כאן בעיה כלכלית, בעיה חברתית, אבל בעיקר גם בעיה בריאותית, שללא מזון, וללא מזון בריא, אנשים חולים ומתים, אי-אפשר לחיות ללא מזון, והמזון גם צריך להיות מזון בריא. ויש השלכות חברתיות. אין ספק. אפילו דיברנו קודם על פשיעה. הכול קשור להכול. אין ספק שהכול מחובר. אחד הדברים שרציתי לומר שבזמן הקורונה ניסינו לעשות עבודה מתכללת של כל משרדי הממשלה, כולל רח"ל, כולל משרד הבריאות, כולל משרד החינוך, כולל משרד המשפטים, שדאג לחלק מהאוכלוסיות, כולל משרד הרווחה, ובאמת הפרויקט הראשון היה להעביר מנות חמות מבתי הספר לקשישים, והוא כלל כמובן גם את האוכלוסייה הערבית, ואחר כך ירדו מזה, כי ראו שזה לא מותאם תרבותית וזה לא נכון, ועברו לחבילות מזון. אני חושבת שאחד הדברים שהכי חסר, וזה עלה כאן על ידי הרבה מאוד גופים, זה מחקר on going, קבוע, שמאתר את האנשים שיש להם חוסר ביטחון תזונתי, ומסייע - - - מי? המוסד לביטוח לאומי?

תשתפו פעולה. אתן יושבות אחת ליד השנייה. אני חושבת שזה צריך להיות ברמת הרשות המקומית. המוסד לביטוח לאומי עושה את הסקרים העתיים, אבל אנחנו צריכים משהו קבוע, שראש רשות מקומית ידע בדיוק מי האנשים אצלו - - - את יודעת שזה לא יקרה, במיוחד שמדברים על רשויות שהן לא חזקות. זה לא קשור לחוזק של הרשות. הם לא ישקיעו בזה משאבים.

גם כשהרשות חלשה, אפשר להעביר סקרים בטלפון, זה מה שאנחנו עושים היום. עשינו דרך אגב בקורונה סקר לגבי הורים לילדים שלא מגיעים לבית הספר בגלל - - - זה אחרת. אנחנו רוצים להתאים. הינה יושבות כאן שתי חברות כנסת מכובדות, ההצעה של משרד הבריאות זה משהו שיכול לתפוס, שרשויות יעשו? אני רוצה שנייה רק להתייחס. ראית את הפרצוף שלהן? רשויות מקומיות לא מצליחות לשלם את ה-25% שכופים עליהן מהמשרדים כדי לקיים תוכניות. עכשיו יתחילו להישען על סקר טלפוני?

זה עניין אחר. חיכיתי פה שעה וחצי, תנו לי להשלים עוד שלושה משפטים בבקשה, מבטיחה לא להעיק עליכם.

אחד הדברים הבסיסיים, וזה עלה כאן כמה פעמים, זה הנושא של הנגשת המידע לאזרח האחרון, שכל אחד ידע מה הזכויות שלו, שילדים יוכלו לקבל את ההזנה שלהם בבתי הספר. יש ילדים שזכאים לקבל את ההזנה בבתי הספר, וההורים שלהם לא יודעים שהם יכולים לבקש את זה ולקבל את זה כמעט ללא תשלום ברשות המקומית.

יש כאן מעורבות גם של הרשויות המקומיות, אבל גם של הנגשת המידע הזה לכל אחד ואחד, גם כדי לקבל את הזכויות שלו. דבר נוסף, הניסיון שלנו בשלושת הגלים הראשונים של הקורונה היה שהייתה לנו אפשרות לספק מזון, אבל לא היה לנו מידע למי לתת את זה ואיך להגיש את זה לשטח. היו אלינו הרבה פניות גם מכפרים ערביים - - - אני יודעת שגם היה תקציב ייעודי לזה והוא לא נוצל.

אבל גם לא ידעו להגיע לאנשים האחרונים בשרשרת, כי חלק מהאנשים עובדים בשחור, ולא יודעים עליהם כשהם לא עובדים תקופות ארוכות, ולכן הם לא מקבלים את הזכויות שלהם מביטוח לאומי, אותו דבר לגבי היכולת להגיע לאחרון הילדים שזקוקים להזנה. אני חושבת שרישום אמיתי של כל האזרחים, וגם קשר עם מחלקות הרווחה - - - פה אנחנו נוגעים בבעיית חוסר אמון גדולה ולהעברת המידע הזה ושיתוף פעולה של אזרחים עם הרשויות. יש גם אנשים שמתביישים להגיד שאין להם מה לאכול. לאלה צריך להגיע. אין ספק.

וצריך להוריד את הבושה מזה שאין לי כסף או אין לי יכולת לרכוש מזון, ולקבל את הדברים האלה שמגיע לכל אחד ואחד במדינת ישראל. וחלק מזה שאנשים לא מקבלים את מה שמגיע להם, כי הם לא יודעים לבקש את זה ולהגיע לצינורות המקובלים שיכולים לתת להם עזרה. מה שעוד צריך לזכור, שהרבה פעמים אנחנו רואים השמנה מאוד קשה באוכלוסייה הערבית לצד חוסר ביטחון תזונתי מאוד קשה. הנושא של חינוך תזונתי בבתי הספר, הנושא של תזונאיות במשרדי הרווחה ברשויות המקומיות, יכול לסייע מאוד להנגיש את המידע לאוכלוסייה, ושבמקום לקנות שתייה מתוקה,

סליחה, זה משפט שאומר שאת חושבת שאנשים שמנים כי הם לא מודעים לזה שמה שהם אוכלים משמין. האנשים אוכלים את זה כי אין להם משהו אחר לאכול. וזה הכי - - - אלימות מבנית. לא. זה הכי זול שאפשר לקנות, ואין להם ברירה, והם אוכלים את זה. כאשר חושבים שזה חוסר מודעות של מה זה תזונה בריאותית, זה לא חוסר מודעות, זה חוסר אופציות. זה מציאות כלכלית. מי לא יודע שפירות זה דבר בריא?

נראה לי שכולנו יודעים שאוכל בריא עולה הרבה יותר מאוכל שהוא פסט פוד. תרדו פה למזנון, לקנות מאפה עולה 7 שקלים, לקנות סלט 21 שקלים. בבקשה.

אם אני רגע אתרגם את מה שהם אמרו, להביא את התזונאית לבית הספר וחינוך לתזונה נכונה זה פריבילגיה בכלל שלא קיימת, כי אנחנו נמצאים באזור של ההישרדות בכלל,

אני רוצה לתקן עיוות מחשבתי מסוים שקיים. יש הרבה מזונות בריאים, כמו קטניות ודגנים מלאים, שהמחירים שלהם מאוד זולים. כמה זולים?

שנייה. לא הכול מאוד יקר. ושתייה מתוקה היום מאוד יקרה. הנושא של איך עושים ביטחון תזונתי במחיר סביר הוא קיים.

אני מצטרפת לדברים האלה אם גם בזה אפשר לעזור. במחקר של מרכז טאוב יצא שבין 20% ל-30% מאזרחי ישראל, אין להם מספיק כסף לקנות מזון בריא.

חברים, אני חייבת לסיים. גם בגלל שהשתייה התייקרה, יש ירידה של 30% בקנייה של השתייה המתוקה, שנבין, ואנשים לא יכולים לקנות. אני רוצה להגיד תודה. אני יודעת שיש עוד כמה נציגים שהגיעו, וכבר גלשנו ב-20 דקות לדיון הבא שהיה צריך להתחיל בשעה 12:30, אבל כאמור נעשה דיון נוסף גם במושב הבא. קבלו את התנצלותי, אנשים שהגיעו ולא הספקתי להגיע אליכם. תירשמו פה בפעם הבאה, אני מבטיחה שאתם תהיו הראשונים לדבר. אני רוצה להודות מאוד. אני שוב חוזרת על שיתוף הפעולה הזה אתכן, חברות הכנסת היקרות, בואו ביחד - - - נעביר גם לחינוך. לגמרי. נעשה ועדה משותפת, כמו שהציע יושב-ראש המועצה לאי-ביטחון תזונתי. הוא נראה כמו אדם שבא לעבוד, וחשוב מאוד לגייס אותו. יש כאן תוכנית, יש אנשים שבסופו של דבר גם נמדדים בתוצאות שלהם, אז ביחד אנחנו יכולים לעזור להם גם להגיע לתוצאות טובות. תודה רבה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה 12:49.